אזכיר לחברי הוועדה את הנוהל בוועדה ביחס להצבעות.

מצביעים קודם על ההסתייגויות; נצביע על הסתייגויות לכל סעיף, אתה רשאי להצביע על הסעיף בתום ההצבעה על ההסתייגויות על אותו